שלום לכולם, אני מחדש את הישיבה. אנחנו בסעיף האחרון בסדר-היום: תקצוב בתי הספר של החופש הגדול. פנו אליי ואמרו שאין תקצוב של בתי הספר של החופש הגדול. דיברתי עם משרד האוצר ושר החינוך דיבר איתי. אני מבקש לדעת מה קורה עם זה. מי נמצא פה ויודע להסביר מה עם תקצוב בתי הספר של החופש הגדול? שלום, אני רפרנטית חינוך באגף תקציבים. היה סיג ושיח על בית הספר של החופש הגדול, ונמצא המקור התקציבי לקיום הפעילות, כמו שהיה בשנה שעברה. למה בהתחלה לא היה כסף? איך התהליך הזה? התהליך הוא במסגרת דיוני תקציב, והיה צריך לבחור את סדרי העדיפויות של המשרד. בהתחלה לא נמצא מקור תקציבי, ולאחר מכן, כשהדברים הועלו לשר האוצר, הוא החליט למצוא ולתעדף את הנושא, ונמצא המקור.

הרשימה הערבית המאוחדת): זה אותו תקציב כמו בשנה שעברה?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ,

בתקציב יש רכיב של תשלומי הורים ועלות ההפעלה. תשלומי ההורים נשארו כמו שהם היו לא נגענו בהם ולא ייקרנו אותם. כלומר, השתתפות של ההורים לא עולה. השתתפות ההורים לא עלתה. היא נשארה כמו שהיא הייתה. אנחנו צריכים לממן את שאר הפעילות בהתאם לביצוע. באותה מתכונת או יש צמצום או הרחבה? לאיזה כיתות? אני מנהל אגף תקציבים במשרד החינוך. באותה מתכונת כפי שהייתה בשנה שעברה ובשנתיים שלפני כן. אותה מתכונת של השנים האחרונות. יש לנו שיתוף פעולה עם משרד התרבות, וניתנה תוספת מסוימת להעשרה בכיתות של היסודי, תקציב פעילות שממומן באופן חיצוני על ידי משרד התרבות. חוץ מזה, זה אותו מודל כפי שהיה בשנים האחרונות. וכולם מקבלים אותו הדבר? מוסדות הפטור מקבלים? מובן שכן, אחרת היו אומרים לך אם לא. האוצר היה אומר אם לא. בחנוכה ובפסח מקבלים, גם פה הם יקבלו. יש לך ספק? לא, אין לי. מה שאתה אומר זה ברור. אתה אומר את זה לפרוטוקול? מוסדות הפטור לא משתתפים בפעילות, מכיוון שלוח הלימודים של מוסדות הפטור הוא למעשה עד סוף יולי,

היא בגין שלושת השבועות הראשונים ביולי. והמוכשר? המוכשר נמצאים בפנים.

הם גם לומדים אותו הדבר. לפי חוזר מנכ"ל, המוכשר מסיימים את הלימודים ב-30 ביוני. ומה הם עושים מה-30 ביוני? הולכים לרחוב? הפעילות של בית הספר של החופש הגדול מתחילה ב-1 ביולי.

מה עושים תלמידי המוכשר ב-1 ביולי? ב-1 ביולי הם גם הולכים לבית הספר של החופש הגדול, ככל והם בוחרים להשתתף בזה. אי-אפשר לתת לפטור, כך שהפעילות תהיה אחרי הצוהריים, או כשהם מסיימים שלושה שבועות? לא הבנתי בכלל את החשבון הזה. אתם מתקצבים את מוסדות הפטור, צריכים לתקצב 55%. זאת המציאות. לכמה חודשים אתם מתקצבים אותם? 12 חודשים. והחינוך הממלכתי שצריך להשוות אליהם את 55% האחוזים, כמה חודשים הם משלמים?

ובכל אופן, נותנים את בית הספר של החופש הגדול. בית הספר של החופש הגדול הוא פעילות שהיא תוספתית - - - אז למה הילדים האלה לא צריכים את הפעילות התוספתית הזאת? הרי הם מקבלים את אותו תקצוב, 55%. חשוב להגיד שיש מוסדות נוספים במערכת החינוך שלומדים מעבר ל-1 ביולי, וגם הם במתכונת דומה. לא מופעל בית ספר של החופש הגדול. מה זה בתי ספר אחרים? בתי ספר של החינוך המיוחד, שפועלים במתכונת ארוכה יותר, לא מקבלים בית ספר של החופש הגדול,

לא, לא מקובל עליי כל הדבר הזה. אמרתי ואני חוזר ואומר, שיקבלו אותו דבר כמו כולם, רק 55%. זה התקצוב. בגלל שהוא אומר: אני מוסיף כסף, הוא לא מקבל בית ספר של החופש הגדול? למה הוא שונה? מה קשור חינוך מיוחד לעניין?

מישהו ממוסדות הפטור רוצה להגיב? בבקשה. אני מנהל את איגוד מוסדות הפטור. אנחנו לומדים בחודש הזה ולוח החופשות השתנה בעקבות בקשה שלנו. רצינו להוציא טיולים בחודש יולי, מכיוון שהמורים שלנו מסכימים ללמד חודש נוסף

ביקשנו שיאריכו לנו את החופשות כדי שלא נצטרך לייצר רישוי קייטנה. זאת בקשה שלנו, וזה קרה בסך הכול לפני חמש-שש שנים.

לוח החופשות שלנו היה רגיל, והיינו צריכים להוציא אישור מיוחד ממשרד החינוך. לא ייתכן שבגלל שיש לנו מורים שמתנדבים ללמד חודש נוסף, הם לא יקבלו שכר עבור החודש הזה.

היינו צריכים לבוא ולבקש רטרואקטיבית עבור כל השנים שהם לימדו. אנחנו לא מבקשים את זה, אבל לפחות מכאן ואילך שיקבלו את החודש הזה. למה שלא יקבלו אותו? למה הם לא זכאים לזה? אגב, בתקופה הזאת הם לומדים לימודי ליבה.

יש פתרון יותר טוב למדינה, תעשו לוח חופשות למגזר הכללי עד ראש חודש אב, והבעיה

חוזר מנכ"ל זה לא אורים ותומים. בן אדם כתב אותו. תשנו את חוזר המנכ"ל למגזר הכללי, כך שילמדו כמונו עוד חודש, ותחסכו המון כסף. למה אתם לא עושים את זה כך, כמונו? בדיוק כמו שעשיתם לנו, תעשו להם. תשלמו להם 12 חודשים, תשלמו לנו 12 חודשים. אלה עצות שמתאימות לי, אל תקבלו את העצה הזאת. הציבור החילוני היה צריך לצעוק עכשיו, שהחרדים מקבלים עוד ימי לימוד בחינם. למה ילד חילוני צריך ללמוד פחות בבית הספר? עם כל הכבוד, המציאות היא שאנחנו מבקשים לא לחזור על מה שהיה בעבר. אנחנו מבקשים 55%, אבל 55%. ו-55% מכל המערכת, כולל זה שמוסיפים כסף לעניין של בית הספר של החופש הגדול. אני מבקש שזה יהיה גם במוסדות הפטור. לא יכול להיות שהילדים שם יהיו שונים מילדים אחרים. הם קיבלו על עצמם 55%, לא מעבר לזה. לא ביקשו יותר. בבקשה, ינון. מעטות הפעמים שאני חולק על הרב גפני, וגם אני תלמיד שלו עד היום. הרב גפני, אתה מדבר על 55%, וזה הליבה. לונה פארק או כל יציאה אחרת שאתה יוצא, אתה לא לומד בדרך משהו אחר. אולי שחייה. לא ביקשתי על בית הספר של החופש הגדול. 55% על בית הספר של החופש הגדול לא צריכים להיות. צריכים להיות 100%. אתם עושים את זה בשביל שתהיה לילדים הפוגה, שיוכלו לצאת לקייטנות, שלא ישוטטו ברחובות,

זה הרציונל שעומד מאחורי זה?

מה עוד? גם היבטים חינוכיים. אין לנו מחלוקת. יפה. אם זה מהיבט חינוכי, ודאי שיש פה היבט חינוכי שב-1 ביולי ממשיכים ללמוד, ואם זה מהיבט שלא יטיילו ברחובות, כי עושים להם פעילות ומאריכים אותה קצת אחרי הצוהריים, אתם צריכים לשלם 150% - גם על הלימוד וגם על הפעילות. מה אתם אומרים? זאת אפליה בלתי נסבלת.

זה דבר שאי-אפשר להבין. אתם לא חושבים שזאת אפליה? כששמעתי שאין תקציב לבית הספר של החופש הגדול, הזדעקתי לעניין הזה. אני שמח ואני מברך על זה שבסוף נמצא המקור התקציבי. אבל לא לקחת קבוצת ילדים, ולהם להגיד: לא. בשנה שעברה, בבית הספר של החופש הגדול, בציבור החרדי ואני מדגיש את זה בחוזר היה שאין מנהלת או מנהל למתחם, לקייטנות של הגנים. לא היו רכזים. השנה הפקתם לקחים, והיו. אולי כדאי להפיק לקחים תוך כדי. לא אולי, אלא צריך לעשות את זה. אני מפקחת במשרד החינוך, מנהלת התוכנית ברמה החינוכית. השנה היה שינוי ברישוי קייטנות. בשנה שעברה ובשנים הקודמות כולם היו מחויבים לחוק הקייטנות. השנה הייתה הקלה, ובעצם אנחנו המשכה של שנת הלימודים, לא משנה כרגע מי פועל בה. הכנסת אישרה הקלה, ואנחנו לא מחויבים לחוק הקייטנות, אלא מאפשרים הצהרת רשות ואישור הפעלה. לכן, במוכשר יצאה הוראה של רישוי קייטנות, מהמקום הזה. ברישוי קייטנות הייתה חובה על הרשמי של רכזת גנים לחמישה גנים. בחוק הקייטנות זאת הייתה - - - הייתה רכזת גנים בשנה שעברה בחמישה גנים.

לא - - - בבתי הספר של המוכשר, רישוי הקייטנות דרש גננת בכל גן, ולא אפשר רכזת גנים על כל חמישה גנים. מרגע שעזבנו את חוק הקייטנות,

כמשרד החינוך, מאפשרים או גננת או תפקיד אחר כמו שכתוב בקול הקורא, גם במוכשר. עכשיו אתם יכולים לאפשר גם לפטור. זה כבר עניין תקציבי. ואתם טוענים שאין אפליה? קייטנות האביב זה גם חוק תקציב? זה במסגרת ניצנים. יש אפשרות לילדי החברה היהודית בטרום פסח ובחופשת האביב, במועד של החופשה. כן, זה אותו תקציב 20 שקלים לפי למ"ס מסוים. אין שינוי בתקצוב הזה.

רשויות בלמ"ס 1 עד 4 לא משלמות בכלל. אין השתתפות הורים. רשויות בלמ"ס 5 עד 10, ולא משנה באיזו חברה 5 עד 7 משלמות 20 שקלים ליום, אם זה 5 ימים או 15 ימים. רשויות בלמ"ס 8 עד 10 משלמות 30 שקלים ליום, אם זה חמישה ימים או שלושה שבועות במהלך החופש הגדול. אגב, למה זה צריך לעבור דרך הרשות המקומית? דרך עמותה, למפעיל. כן, שרשרת כזאת שהתקורה שיורדת בדרך יורדת מהילדים. אני שואל באופן כללי. מאחר ומדובר בפעילות בלתי פורמלית אגב, אותה סוגיה יש בהיבט של הצהרונים וזה נושא שנבחן גם במשרד. גם בצהרונים הנושא הזה עולה.

לא יכולים על פי החוק לתקצב באופן ישיר, והדבר דורש תיקון של חוק הצהרונים.

זה נמצא על המדוכה ויכול להיות שצריך לתקן אותו. טוב, עוד נדבר על זה. המורים במגזר הכללי נמצאים בחופש

ככה מקובל. אתם לא יכולים ללכת להסתדרות המורים מחר, ולהגיד שממחר יש רק חודש חופש אחד. אין בזה היגיון, וגם לא תקבלו את זה בשום מקום. אתם בעצם לוקחים את החינוך החרדי ומנצלים אותו. המורה החרדי מקבל חופש רק לחודש אחד. מה ההסבר לזה?

אתם לא משלמים לו על זה. למה שיהיה רק בחודש אחד של חופש?

כמנהל, למה אני צריך לעבוד עוד חודש נוסף בחינם? למה? מה ההסבר ההגיוני לזה?

יעקב אמציה דויטש, הנהגת ההורים הארצית, בבקשה. אני רוצה להעיר הערה שקשורה לאופן שבו הדיון התחיל, ואני גם אחזור על משפט שאמרת. אנחנו חוזרים על דברים שקרו עוד פעם ועוד פעם. הנושא הזה לא בבסיס התקציב, ובכל שנה כולנו בהמולה בחודשי האביב, ומחכים.

אני פונה אליכם, המחוקקים, תכניסו את זה לתקציב. או שזה משהו שצריך או שזה משהו שלא צריך.

אנחנו לא חושבים מחדש בכל שנה על התקצוב של שיעורי המתמטיקה. זאת לא פעם ראשונה שאני מסכים איתך בעניין הזה. הרי מה קרה עכשיו? לא היה תקציב. הם אמרו את זה, אנשי משרד החינוך. לא היה בתקציב את בית הספר של החופש הגדול. אני הייתי צריך לעשות שתדלנות, השר היה צריך לדבר איתי וכל מה שנלווה לעניין הזה. עד שמצאו, ברוך השם, מקור תקציבי. אם זה היה בבסיס התקציב, את כל הדבר הזה היינו חוסכים ולא היינו מגיעים לכל העניין הזה.

השנה את העניין של הרכזת, ואולי תדייקו אותי בפרטים, אבל אם בגן יש גננת, היא מקבלת שעה נוספת כרכזת?

אם היא גננת, היא מקבלת שכר כגננת. אם מי שמפעילה את הגן היא לא גננת, היא סייעת, זה אפשרי, אבל על כל חמישה גנים כאלה יש גננת שהיא רכזת גנים, והיא אחראית על כל הנושא של - - - במגזר החרדי זה אותו הדבר?

זה השינוי השנה. הבנתי שבמקום גננת יש שתי סייעות, או מוסיפים לגננת עוד שעה. לא מוסיפים. גננת היא גננת והיא עובדת בעצמה. ככל שהיא לא גננת בגן, יש מישהו פדגוגית שהיא רכזת גנים והיא גננת בהכשרה. זה כמו החינוך הרשמי. כן, בבקשה. אני ממרכז השלטון המקומי. אפרופו המטרות הנעלות של בית הספר של החופש הגדול, בקול הקורא, 256 רשויות כבר נרשמו. מה שמעיד על הצורך העצום שיש בזה.

בסוף ינואר לדבר גם על השעות בין השעה אחת בצוהריים לארבע אחרי הצוהריים, דבר שיעזור לתעסוקה. החופש יהיה רק חודש אחד ולא יהיה חודש וכל אחרי הצוהריים של החודש הראשון. אם כבר מדברים על המטרה החשובה של הדיון הזה, ומנסים להרחיב, אפשר להרחיב את זה לדברים נוספים וחשובים. תודה רבה. אגב, אחרי הצוהריים הוא לא בפיקוח. זה לא כמו אחרי הצוהריים במהלך שנת הלימודים. רבותיי, אני מבקש לקבל החלטה. אנחנו לא מסכימים בשום פנים ואופן לאפליה הזאת. יכול להיות שזה היה בעבר. אנחנו כבר לא שם. אם היינו באים ואומרים שאנחנו רוצים לשנות את כל המתכונת, זה דיון אחר שצריך לעלות לממשלה. אבל כאשר מדובר על כך שמוסדות הפטור יקבלו אותו דבר כמו שמקבלים אחרים בנושא של בית הספר של החופש הגדול, כמו המוכר שאינו רשמי, כמו הרשמי וכל מה שנלווה לעניין, אני מבקש שהדבר הזה יקרה. רק לומר שכולם מתחייבים לפעול בהתאם להנחיות של הקול הקורא,

בסדר, על זה אנחנו מדברים. צריך לתקצב את מוסדות הפטור אותו דבר כמו שמתקצבים את כולם. לא יכול להיות שילד או מורה יסבלו רק בגלל שהם נמצאים בסקטור הזה. זאת החלטה של הוועדה, אלא אם כן מישהו חושב אחרת. אתה איתנו בעניין הזה? אנחנו מקבלים החלטה פה אחד. באמת, זה לא יכול להיות אחרת. אני מבקש שההחלטה הזאת תבוצע. אני מרגיש קצת לא לעניין. אני נלחם על זה, ובסוף קבוצת ילדים לא תקבל את זה. אני חושב שזה דבר שאסור שיקרה. זה לא יכול לקרות. אנחנו לא מסכימים לזה. ועדת הכספים מבקשת ודורשת שהנושא של בתי הספר של החופש הגדול אנחנו מברכים על ההחלטה הזאת, וזאת החלטה טובה וסייענו בה, כפי שאמרתי יחול על כולם, גם על מוסדות הפטור. חבר הכנסת גפני, יש כאן למעשה שני היבטים. סוגיה אחת, זה הנושא התקציבי שצריך לתת לו מענה. סוגיה שנייה היא היבט משפטי, שנצטרך לבדוק אותו, כפי שציינה הדר. זה בגלל נושא לוח החופשות, ולכאורה יש כאן איזושהי אנומליה. אלה הטענות שעלו בעבר. בסדר, אבל מה הטענה הזאת? אני משקף לך, אדוני. זאת לא בעיה משפטית, זאת בעיה טכנית. אני מחויב להגיד לך. הוא צודק. אין פה בעיה משפטית. אנחנו מוכנים לשנות את לוח החופשות. אין לנו בעיה עם זה. אם התלמיד לומד בבית הספר בשעות הרגילות של מערכת הלימוד, ומשרד החינוך מחייב את הילד להגיע לבית הספר בשעות האלה, הוא לא יכול במקביל להיות במקום אחר. זאת בעיה טכנית, לא בעיה משפטית. המורה בבית ספר רגיל מקבל משכורת של מורה רגיל. את אמרת את זה קודם. נכון, אבל התלמיד לא נמצא בבית הספר. רגע, תקשיבי עד הסוף, עם כל הכבוד. המורה שנמצא במוסדות הפטור וצריך לקבל 55% במשכורת שלו, מקבל אותו דבר על אותם חודשים. הוא מורה בבית הספר של החופש הגדול, הוא יוצא לטיולים ועושה דברים שעושים במוסדות הפטור. המציאות שבה לא נותנים להם, פשוט מפלים אותם לרעה. כל המילים מסביב אינן רלוונטיות. לא הנושא המשפטי ולא הנושא התקציבי. זה לא רלוונטי, כל הדבר הזה. יש פה אפליה של מוסדות הפטור, ואני לא אאפשר את זה. אנחנו לא נאפשר את זה. יותר מזה, הרב גפני. אם יש איזושהי בעיה משפטית, שיציעו פתרון משפטי ונפתור את הבעיה. איזו בעיה משפטית? תקציבית, אפשר לחלק את העוגה לכל מי שנמצא. גם אנחנו ילדים בישראל. תחלקו את העוגה של הכסף הזה לכולם. שישלחו לנו העתק מההחלטה שלהם. תודה רבה, אני מודה לכם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:58.